בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. יום שלישי, כ"ה באייר התשפ"ג. אנחנו נרגשים היום להגיע להצבעות בנושא של הקצאה שנתית מהקרן לאזרחי ישראל בפעם הראשונה. אני חושבת שבאמת, הגענו להכרעות והחלטות חשובות ויקרות ומשמעותיות עבור עם ישראל. אני מאוד שמחה, שאת הבשורות הללו אנחנו מוציאים כאן מתוך אותו קול קורא ואותו שינוי בתפיסה ופרדיגמה אם אנו רואים את זה בתחום של בריאות הנפש, באמת אני חושבת שזה מאוד מרגש המעמד הזה. אני באופן אישי מתרגשת. לצערי הרב, לא הצלחנו לענות באמת לכל מטרות שהובאו בחוק של הקרן לאזרחי ישראל. אני מאמינה, שבעזרת השם, אנחנו בהקצאות הבאות נדאג, שאותן מטרות שלא הובאו, שלא הוקצה להן כרגע בשלב זה סכומים, אני יכולה כנראה שגם אני אהיה שם בהקצאה הבאה,

שנדאג שבאמת יתוגמלו על החוסר הזה שנמצא כרגע בשלב הזה של ההקצאה. בשנת 2014 נחקק חוק קרן לאזרחי ישראל, שמטרתו להקים קרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט. החוק קובע, כי סכום הקצאה שנתי יוקצה למטרות חברתיות, כלכליות וחברתיות במסגרת תקציב המדינה - וחינוכיות. בחישוב הנעשה על פי סעיף 38(א) לחוק יוצא כי סכום ההקצאה השנתי לשנת 2023 עומד על 40 מיליון ₪, וסכום ההקצאה השנתי לשנת 2024 עומד על 70 מיליון ₪. בתקציב 2023 ו-2024, יוקצו לראשונה סכומים מרווחי הקרן לאזרחי ישראל לתקציב המדינה. הצעת התקציב בנוגע להקצאת סכום ההקצאה השנתי לשנים 2023 ו-2024 כוללת שני נושאים מרכזיים: בינוי מוסדות לתנועות נוער, ופרויקטי שיפוץ,

ופתרונות דיור בתחומי בריאות הנפש בדגש על הקהילה. הוועדה קיימה תשע ישיבות בנוגע להצעת התקציב: בינוי ופתרונות בתחומי בריאות הנפש בקהילה: שמענו מגוון רחב של הצעות לשילוב מתמודדי הנפש בקהילה ואת הצורך להשקיע כספים בתחום חשוב זה. מערך בריאות הנפש נמצא כעת במשבר הן במערך האשפוזי, הן במערך הקהילתי והן במערך השיקומי. הקונצנזוס שעלה בוועדה, שהדרך הנכונה לחזק בצורה המיטבית את מתמודדי הנפש היא על ידי שילובם בקהילה, דרך בניית בתים מאזנים והקמת מוקד ייעודי ארצי למתן סיוע נפשי. בינוי מוסדות לתנועות נוער: חלק מרכזי מהחינוך הבלתי פורמלי במדינת ישראל הן תנועות הנוער, המהוות ארגונים רבי עוצמה, המחנכים למעורבות חברתית. תנועות הנוער פועלות בצורות שונות בקרב כל חלקי האוכלוסייה בצורה המייצגת את הפסיפס החברתי בישראל. השקעה בהן היא השקעה בעתיד. הוועדה שמעה על הצורך בבינוי ואת התרומה של קיום הפעילות במבנים ראויים.

כי מצוקת המבנים של תנועות הנוער רבה, בין היתר על רקע המגבלה החלה על שימושן במבני מוסדות חינוך פורמליים, וכי מצב זה מהווה חסם משמעותי להרחבת פעילותן. הוועדה קיימה דיונים בנושאים נוספים - השקעה באנרגיה מתחדשת ופיתוח המחקר שלה, וכן בעידוד תעסוקה בנגב. החלטות הוועדה בתחום בינוי ומוסדות לתנועות נוער. אולי לפני שתגידי החלטות, תני לנו להתייחס. יש דיון לפני החלטות. אין בעיה. בסדר. אתן לכם להתייחס.

בסדר גמור. רק לפני כן חלו תיקונים בהצעת התקציב, תיקונים משמעותיים וחשובים. אשמח שמשרד האוצר, יואב, תתייחס לתיקונים ולדיוקים שהיו. בוקר טוב. יואב הכט, אגף תקציבים, משרד האוצר. ראשית אני מתנצל אם אני מדבר קצת לא ברור היה לי לילה בכספים ויכול להיות שעוד איקרא לשם במהלך הישיבה. אני מתנצל על כך מראש. אם צריך שאחזור על דבר מה - אשמח לחזור על עצמי. לאור התהליך המאוד משמועתי שקיימה הוועדה בשבועות האחרונים לבירור ולדיוק ולהצעת הצעות בנוגע להצעה הממשלתית לשימוש בסכום ההקצאה השנתי בשנים 23' ו-24' שמקצה הקרן לאזרחי ישראל לתקציב המדינה, אני חושב, שהועלו כמה דברים שיש לשלב ולדייק בהצעה הממשלתית. לכן הגשנו אמש הצעה ממשלתית חדשה עם כמה דיוקים. אשמח ברשותכם להקריא את ההצעה, ולחדד ולהדגיש את המקומות שבהם עשינו שינוי. החלק הראשון הוא כמובן החלק המשמעותי ביותר הצעת התקציב, סכום ההקצאה השנתי מהקרן לאזרחי ישראל לשנים 2023 2024. אני בעמ' 5. אשמח להקריא כי זה משהו שלפי דעתי נכון שיוקרא לוועדה. אני לא יודע אם הוקרא לוועדה בישיבה הראשונה. בסעיף 60, חינוך, בתוכנית שמספרה 600210, הכוונה היא להקצות לשם בינוי של מוסדות לתנועות נוער סכום של 40 מיליון ₪ שיתוקצב כמובן בהתאם לנהלים שכתובים גם בחוק בהכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית. כמה כספים מוצאים למו"פ ואנרגיות מתחדשות? ב-2023 הסכום שיוקצה לכל שימוש אחר לרבות עידוד תעסוקה בנגב ומו"פ או אנרגיה מתחדשת הינו אפס. מדוע? אנרגיה מתחדשת. תפריד. לא, הוא צודק. יש אפס השקעה.

אני מקריא את ההצעה לפי הפורמט שבה מוגשת לכן אשמח שאוכל לסיים- - - אם אתה רוצה לדבר על השינויים שבוצעו שזו המטרה אם יש שינוי בהצעה כפי שהוגשה בפני הוועדה לפני תשעה דיונים, אחלה. בוא תגיד מה השינוי. אם אחרי השינוי יש אפס השקעה במטרות האלה של אנרגיות מתחדשות, מו"פ ועידוד תעסוקה בנגב, שזה מה שאמרת, אני רוצה לדעת מדוע. היו"רית תקבע איך הדיון מתנהל אבל אני מבקש או מציע שאקריא קודם את הצעת הממשלה המתוקנת ואדגיש במהלכה את התיקונים שערכנו בה. זה כן אומר שיש מקומות שבהם נראה כאילו דבר לא השתנה כי הנוסח שבו כתוב, הוא מלמעלה כמו בסעיף הזה שאני מקריא את השורה ומספר תוכנית לא השתנה כי זה מוקצה באותו קול קורא או משהו כזה אני מדגים - ולכן בשלב הזה של ההקראה נראה כאילו לא השתנה. שאלתי אותך מה הסכום ואמרת שהוא אפס.

אתה רוצה לשנות את תשובתך? עניתי לשאלתך כדי לענות ולא לומר שאני רוצה להמשיך לקרוא וגם כי אתה צודק שהחוק דורש ממני להגיד את הסכום שביקשת. לכן הסכום הזה הוא אפס מבחינת השורה שנמצאת כאן. אם יורשה לי, נוכל להתייחס לזה גם אחרי שאשלים את הקראת ההצעה. כשיסיים אני רוצה להתייחס.

הצעת התקציב לשנת 2024. כאן יש לנו שתי שורות להקצאות לשני סעיפים שונים. אחד הוא סעיף 60,

תוכנית שמספרה 600210, שבה אנו מתכוונים להקצות 35 מיליון ₪ עבור בינוי מוסדות לתנועות נוער, ושורה נוספת סעיף 67, בריאות, בתוכנית שמספרה 672503, גם סכום של 35 מיליון ₪. המטרה כאן היא פרויקטים בתחום שירותים בקהילה למתמודדי בריאות הנפש. כמובן, אנו מתכוונים לפרויקטים שבמהותם הם תשתית. אני עובר ישירות לעמ' 7, כי בעמ' 6 אין שינויים כלל ומדובר בדברי הסבר שהם רקע כללי. אני נוגע ישר להתעמקות בהצעת התקציב. הצעת התקציב בנוגע לשימושים בסכום ההקצאה השנתי לשנים 2023 ו-2024. בתקציב 2023 ו-2024, יוקצו לראשונה סכומים מרווחי הקרן לאזרחי ישראל לתקציב המדינה. הצעת התקציב בנוגע להקצאת סכום ההקצאה השנתי לשנים 2023 ו-2024 כוללת שני נושאים: הראשון -בינוי מוסדות לתנועות נוער, השני - פרויקטי שיפוץ,

ופתרונות דיור בתחומי בריאות הנפש בקהילה. בקהילה זו תוספת שהוספנו לאור הערות הוועדה ולאור המסקנות והבקשות ש בוועדה על ידי היו"רית ועל ידי החברים. בינוי מוסדות לתנועות נוער. כחלק מהחינוך הבלתי פורמלי במערכת החינוך בישראל, תנועות הנוער הן ארגונים רבי עוצמה אשר מחנכים למעורבות חברתית, והן מספקות כר נרחב להתנסות של בני נוער בעשייה מגוונת, המפגישה אותם עם התפיסות של התנועה, עם הקהילה שבה הם פועלים ועם חבריהם לתנועה. בנוסף, התנועות פועלות לטיפוח המיומנויות הרבות בקרב בני הנוער, ומציעות מענה משלים למענים הניתנים בחינוך הפורמלי. תנועות הנוער פועלות בצורות שונות בקרב כל חלקי האוכלוסייה בצורה המייצגת את הפסיפס החברתי-תרבותי במדינת ישראל, ועל כן השקעה בהן מתפרשת על פני ציבורים רבים. השימוש בסכומי הקרן לצורך בינוי הוא השקעה בתשתית אשר תשרת את הציבור לזמן רב, זאת במיוחד לאור הגידולים המבורכים במספר החניכים בתנועות הנוער בשנים האחרונות והצורך בשיפור ובהרחבת התשתיות הפיזיות שעומדות לרשות התנועות. כאן יש משפט שהוספנו ואני אשמח להדגיש אותו כדי שיזכה לתשומת הלב ולא ייבלע בינוי המוסדות ייעשה תוך מיצוי פוטנציאל ייצור האנרגיה המתחדשת, ותוך מתן העדפה לרשויות בדירוג כלכלי חברתי נמוך. אני פותח סוגרים. כמובן הוועדה דנה בדברים הרבה יותר פרטניים, שלא מצאנו לנכון לשלב בהצעה כי מטבעה של ההצעה היא דנה ברמה מסוימת של פירוט. אני רואה שזה מניח דעתו של יוראי. זה לא היה מניח את דעתו גם אם- - זה לא פייר לעשות את זה. אפשר להתווכח לא להטיל ספק במה שאנשים טוענים פה. זה לא מניח את דעתו כי יש נושא שחשוב לו שלא קיבל מענה. לא צריך להפוך את זה. אני לא חושבת שזה נכון. אם אתם רוצים את זה פוליטי, נלך לפוליטי. אם אתם רוצים עניינית, תישארו עניינית. יש פה אי הסכמה על דברים. תשאירו את זה באי הסכמה. אשלים את הפסקה ואעבור לנושא השני הבינוי בקהילה. אולי תעבור על השינויים ולא לקרוא את כל ההצעה - זה שיקול שלך. אני חושב שבנושא השני יש הרבה יותר שינויים. הוא רוצה אנרגיות מתחדשות ואיך זה בא לידי ביטוי בתוך ההחלטה. אם תוכל להרחיב בזה ואולי זה יספק את מה שהוא אומר. הוא מכיר את זה, יוני. הוא היה פה. יוראי שמע את זה. אין פה ויכוח על עובדות. לפני תחילת הדיון ביקש יוראי לחדד את העניין של האנרגיות מתחדשות בתוך ההחלטה. לא סתם שר האומר אמר לך אפס. שמנו שם מרכיב בבניין של אנרגיה. מי זה אנחנו אתה?

אז זה מספק אותך?

לא מספק. צריך פה מו"פ, מחקרים. אין פה ויכוח על עובדות. יש פה החלטה ידועה. אנחנו רוצים להתייחס אבל מה העובדות אין פה ויכוח על העובדות. אתן לשניכם להתייחס.

אשלים את המשפט האחרון בנוגע לתנועות נוער ואעבור מייד לסעיף השני. לאחר משפט שהוספנו שקשור למיצוי אנרגיה ירוקה האמור תואם את המאפיינים ואת הדרישות המהותיות להקצאת הסכום השנתי מהקרן לאזרחי ישראל. לצורך כך מוצע כי משרד החינוך יקדם ויתאים קול קורא לתנועות הנוער או לרשויות המקומיות על מנת שיגישו הצעות לבינוי מוסדות רלוונטיים. לנושא זה מוצע להקצות 40 מיליון ש"ח בשנת 2023 ו-35 מיליון ש"ח בשנת 2024. אני מדלג על הבולטים ועובר ישר לנושא השני כדי לקצר בזמן. כאן שוב שינינו את הכותרת פרויקטים לשיפוץ,

ולפתרונות דיור בתחומי בריאות הנפש בקהילה. השינוי פה הוא המילה בקהילה בעקבות הדגש ששמה הוועדה, כפי שדיברנו. על מנת לשפר את תנאי האשפוז בהתאם למסקנות דו"ח ועדת מלמד בנוגע למערכת האשפוז במרכזים אם אתם רוצים לקצר אני יכול לדלג על שתי הפסקאות הראשונות כי הן לא השתנו כלל, הן גם הרקע. אני קופץ ישר לפסקאות המהותיות. מדובר בפסקאות של רקע שמדברות על המצב במערכת האשפוז של בריאות הנפש. גם התשתיות העומדות לרשות מתמודדי נפש מחוץ למערך האשפוז בבתי החולים דורשות טיפול לאור החשיבות של תהליך השיקום וההשתלבות של מתמודדי נפש בחברה הכללית.

מוצע לסייע, וכאן המילה לסייע היא הדגשה מיוחדת של יושבת-הראש של הוועדה, שהכוונה היא לא לנסח משהו בצורה יותר מעורפלת או שמאפשרת יותר גמישות אלא לשים דגש על הסיוע שחייב להינתן לקבוצת האוכלוסייה הזאת, וקיבלנו את דרישתה. בחלופות דיור קהילתיות עבור מתמודדי בריאות הנפש, וכאן שוב יש תוספת - כגון פרויקטי בינוי והרחבה של בתים מאזנים.

זה נקודה שעלתה באופן מאוד בולט בדיונים בוועדה, בשני הדיונים או שלושה שעסקו בבריאות הנפש. לכן שילבנו את זה בהצעת הממשלה לשימוש בסכומי ההקצאה השנתית. השקעה בתחום בריאות הנפש, ובפרט החשיבות בהשקעה בתשתיות אשפוז ושיקום נאותות, התוספת פה היא שיקום כדי לא לומר משהו שהוא דווקא אשפוז במובן שמקושר בשפה של האדם ברחוב לבית חולים. תואמת את המאפיינים ואת הדרישות המהותיות להקצאת הסכום השנתי מהקרן לאזרחי ישראל. מוצע להקצות רכיב מתוך סכום ההקצאה השנתי בבינוי ובשיפוץ של מוסדות למתמודדי בריאות הנפש בקהילה. הסיפא של המשפט הזה הוא תוספת כדי להגביל את השימוש לשימושים שהם בקהילה בלבד. מחקנו גם את כל המקומות שבהם היה אמור בית חולים או השקעה במערך אשפוז במחלקות של בית החולים.

על מנת לשפר ולהרחיב את המענה בתחום, שכפי שעלה בוועדה הוא יחסית מצומצם. במקום נוסף בהמשך חידדנו ש - יש בפעילות בכדי לשפר באופן משמעותי את תנאי המחייה של מתמודדי נפש במערך בריאות הנפש בקהילה, גם כן אותו דגש ששמה הוועדה וזה משוקף לאורך כל המסמך. אלה השינויים וזה מה שמציעה הממשלה. עכשיו איך שתרצו אוכל להתייחס לכל השאלות שעלו היום או בישיבות הקודמות וטרם קיבלו מענה. ככלל אסכם השינויים מתמקדים גם בהתמקדות בבריאות הנפש בקהילה, במתן דגש על אנרגיות מתחדשות בבינוי, בתנועות הנוער שיוקמו מכספי ההקצאה, וגם התמקדות בתנועות הנוער ברשויות שבמעמד חברתי כלכלי נמוך הכול בהתאם לדיונים שעלו פה בוועדה. חבר הכנסת מיכאל. אני רוצה להתחיל בדבר החיובי. אחד, היה פה תהליך טוב של תשע פגישות, ושמעו את כולם עם ההסתייגות שלא באמת היה פה דיון על תעסוקה בנגב, שזה אחת ממטרות הוועדה המוחלטות. דיון של חצי שעה בקריאה של יום מראש זה לא רציני ולא יסודי. אף נושא לא קיבל התייחסות לא רצינית כזאת. שאר הדיונים היו רציניים וטובים, והיה תהליך מכבד וטוב, והיושב-ראש ניהלה את זה ביד רמה. שתיים, הנוער חשוב, ומבנים לתנועות נוער זה חשוב. בשולי הדברים ראינו שתקציב תנועות הנוער קטן, ואני שמח, שהוסיפו שם תקציב קואליציוני. אני חושב שלוועדה הזו הייתה השפעה על ביסוס תקציב תנועות הנוער. ומה ששיפרנו במבנה שיהיה לו פאנלים סולריים, ויניב כסף, זה פותר את אתגרי ההחזקה, ואם יעשו 500 מטר רבוע כולל הצללה, ירוויחו 40,000. גם השקעה בפגועי נפש היא חשובה, מטרה חברתית ראויה. ויש פה שיפורים של ההשקעה, למרות שיש פה אי-ודאות על היישום. עכשיו השאלות המטרידות. אחת, באופן מוחלט הובהר כאן, שאין שקיפות בתהליך. האוצר לא היה מסוגל להביא פרוטוקול אחד של דיון שעשה, איך הוא המליץ לוועדה הזאת על ההשקעות האלה. אני רק מזכיר לך שדיברנו על זה אז בדיון וקבענו שמכאן והלאה יהיה- - - לא רוצה מכאן ולהבא. אני רוצה עכשיו. לא היה נוהל מחייב את משרד האוצר. לא צריך נוהל. זה היגיון בריא שכשכתוב מטרות חברתיות, חינוכיות וכלכליות שר הכלכלה יגיד משהו. נכון שזה היגיון בריא, אבל זו הייתה דרישה רטרואקטיבית שלא הייתה מונחת בפני הוועדה. תנו לי להגיד את הדברים ואז תתייחסו למה שתרצו. אבל חשוב שתצא מכאן קריאה. תצא קריאה אבל אני עוסק בכאן ועכשיו לא על העתיד. כששאלנו את האוצר מה התהליך הגמגום היה: קיימנו שלוש, ארבע פגישות. מי היה בפגישה? מי החליט שזה מבנים לנוער? ועל פני איזה חלופות אחרות מילאו פיהם מים ועד כה לא פרוטוקול ולא שום דבר. כששאלנו האם למשרדי הממשלה יש שיירים שמופיעים בחוק סביב החינוך,

רוחה, שוויון חברתי,

ניתנה הזכות להציע חלופות להשקעה של רווחי הקרן לאזרחי ישראל. לא קיבלנו תשובות. לצערי, יש פה חשש גדול, שזו החלטת אוצר בלעדית, שרירותית, לא יסודית, לא תהליכית ולא שקופה. מה שייקבע עכשיו השנה, והסטנדרט וצורת העבודה, זה מה שמשפיע על הקרן הזו לעתיד. זה סעיף אחד. סעיף שתיים, אין כבוד לחברי הכנסת. ישבנו פה תשע פגישות, והשפענו על אפס כסף. מה שהאוצר רצה זה מה שמאשרים פה. למה צריך ועדה? שחררו אותנו מהבדיחה הזאת. אם חברי כנסת לא יכולים להזיז מיליון שקל ימינה שמאלה, למה הם באים לתשע פגישות?

אשקול אם להיות חבר בוועדה הזאת. אין טעם. תשע פעמים לבוא לכאן ולא להשפיע על מיליון שקל? זה בושה וחרפה. לקבל תשובות. אלמנטרי. בושה וחרפה. כדאי לך להישאר לשלב הבא. לא כדאי לי. אני אהיה יועץ שלך. לבוא לוועדות ולא להשפיע על הקצאת כסף, ולקבל גישה של האוצר כזה ראה וקדש, ככה הכסף ילך וזה מה שתאשרו, זה בושה וחרפה. היה צריך לעמוד מולם, היה צריך לאשר להם 70% ממה שהם רוצים ולטפל פה בבעיות שעלו ולתקצב אותן. עכשיו סעיף שלוש. מה היה כואב לכם לשים 5 מיליון שקל על מחקרים ורעיונות לאנרגיה מתחדשת ו-4 מיליון שקל לעסקים קטנים בנגב או לפרויקטים של תעסוקה בנגב ברשויות? מה היה כואב לכם להגמיש עמדות? מה היה כואב לכם במטרות החברתיות לשים איזה 2 מיליון שקל בגולן או בגליל לקידום חברתי בגולן או בגליל או כלכלי? מה היה כואב לכם שבאתם מראש וידעתם בדיוק לאן הולך הכסף? מה, אני לא בעד פגועי נפש? אבל בגלל שסגנית שר האוצר זה כל עולמה, כחברת כנסת, אז זה מה שיהיה פה? מי לא בעד פגועי נפש? אבל תשאירו מקום להשפעה לחברי כנסת והייתם פותרים את זה ב-10 מיליון שקל. מה סך הכול התקציב? עזוב אותך. אתה צריך לבוא לפה תשע פעמים לשמוע מה שאנחנו מסכמים. 110 מיליון?

ארבע, בתים מאזנים. רעיון מעולה. לא ברור שיש כספי הפעלה גדולים וטובים. אני מזהיר פה שזה לא ייצא לדרך בלי התחייבות לכספי הפעלה ומי מממן. אם לא נקבל תשובה פה מי מממן את בתים מאזנים, נהיה בבעיה.

עלה פה נושא מדהים של חרמות בקונצנזוס של קואליציה ואופוזיציה. הינו יכולים להזיז אותו לשמים ב-2 מיליון שקל של שולחן עגול לארגוני החרמות, כולל הצלת חיים ששמענו על ילדים שמתאבדים בגלל חרם. בסעיף 5, למה אני כועס? כי מדינת ישראל אמרה: נשים כסף לדורות הבאים. נעשה תהליך אסטרטגי איכותי ונשקיע השקעות אסטרטגיות טובות לדורות הבאים. אז מועדוני נוער ותנועות נוער חשוב. פגועי נפש חשוב. אלה שני פרויקטים, שלכאורה משרד החינוך שם 5 מיליון שקל בקול קורא שלו למבני נוער ונעלמו ה-5 מיליון ואז החזירו את זה לפתחה של הקרן ופגועי נפש משרד הבריאות צריך לממן ובגדול. אבל אין בעיה. שימו על זה כסף אבל זו הבשורה של הקרן? זה מה שהציבור יסתכל עלינו ויגיד: הגיעו רווחי הגז - תראו איזה חדשנות. תראו איזה פרויקטים עשתה הממשלה. מדהימים. משנים את פני המדינה. משנים את ההזדמנויות לילדים בישראל. מכל הסיבות הללו אני אצביע נגד ההחלטות בכאב, והייתם יכולים להגמיש ולתקצב ב-10 מיליון שקל ולהקשיב לחברי כנסת והיינו הולכים אתכם פה אחד על הוועדה הזאת אבל לא הגמשתם וחבל שעשיתם זאת ככה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת יוראי. תודה. אני לא חבר ועדה לצערי ועדיין אני כאן ישיבה אחרי ישיבה, מגיע, מקשיב, שואל שאלות, מדבר איתך גברתי יושבת-הראש, שאני מוכרח לברך אותך על ניהול הישיבות הללו. מדבר איתך לפני הקלעים, אחרי הקלעים, בטלפון, בשיחות צד. מוכרח לשתף אותך שמעולם לא הייתי כה מתוסכל מהחלטה שמובאת בפני ועדה אחרי כל כך הרבה דיונים שבוצעו, ואני כאן כי אני חושב זה חוק פורץ דרך באופן שבו הוא חוקק, באופן שבו הוא אמור לבטא את הדאגה של כולנו, של המדינה לדורות הבאים, ולאופן שבו המדינה הזו תיראה. איש לא חולק שהמטרות שהוגדרו הן חשובות. לא תנועות נוער ולא בריאות הנפש. אולי אחד הדברים הכי חשובים אבל זו לא מטרת החוק. זו לא מטרת החוק. הפכתם את הקרן לאזרחי ישראל לקופה של כספים קואליציוניים. רוצים לטפל בבריאות הנפש יש תקציב מדינה. רוצים לטפל בתנועות הנוער יש תקציב מדינה. יש דברים שהם לא בתקציב המדינה. אתמול אישרתם כספים קואליציוניים של 14 מיליארד שקל מתוך תקציב מדינה של מאות מיליארדים. רוצים לדאוג לנושאים החשובים האלה? יש תקציב המדינה. הקרן לאזרחי ישראל, כפי שמוגדר במטרותיה, אמורה לדאוג מפורשות למחקר ופיתוח, לאנרגיות מתחדשות, למחקר ופיתוח של אנרגיות מתחדשות, לעידוד התעסוקה בנגב, ולבוא לכאן פעם אחר פעם ולשמוע גם עכשיו, אחרי ההצעה המתוקנת, שיש אפס, אפס אגורות. אין אגורה שחוקה למטרות האלה. זה לא לעג לרש. זה יריקה בפנים של חברי הכנסת, בפנים של הציבור. ואני מוכרח לומר ליועצת המשפטית שיושבת פה. אני בא לפה פעם אחר פעם לצד חבר הכנסת פה, במיוחד לצד חבר הכנסת ביטון בהנחית היועצת המשפטית של הכנסת לשאול שאלה, איך ההחלטות האלה התקבלו? עד כה לא קיבלתי נימוק, למה פסחו על הסעיפים המפורשים האלה בחוק? כמה ישיבות בוצעו? מי השתתף בהן? אילו חלופות נבחנו? לפי מה בחרתם? לפי מה פסלתם? האם משרד האנרגיה השתתף? האם משרד החדשנות השתתף? האם משרד העבודה השתתף? מי מטעמם? מי היה שותף בקביעת ההצעה הממשלתית הזו חוץ משר האוצר וסגניתו? ישבה פה היועצת המשפטית לכנסת בישיבה הראשונה, כשהעלינו את הנושא. בחוק מפורשות כתוב שנדרש לצרף את הסכומים שמוקצים לטובת המטרות הללו. היועצת המשפטית אמרה ואלו מילותיה, שיש טעם לפגם בהצעה שלא כוללת את ההחלטות הללו, אבל לכל הפחות, כדי לאשרה בשנים הראשונות, עליכם לנמק מדוע. לא קיבלתי נימוק עד עצם הרגע הזה, ואני מבקש לקבל את ההתייחסות לגבי השאלות של חבר הכנסת ביטון ושלי. וליועצת המשפטית לוועדה. אני מכבד את הייעוץ המשפטי שלכם. אני לא מסכים עם גרם ממנו ואני מכבד אותו, ויחד עם זאת, אני מבקש לקבל בכתב את הנפקות של ההבחנה בין השנתיים הראשונות ליתר השנים. מדוע עכשיו הממשלה יכולה להתעלם מהסעיפים המפורשים בחוק ובשנה השלישית והרביעית היא לא, ואני מבקש לקבל את זה בכתב כי את הנימוק של משרד האוצר לא קיבלנו בכתב, והנימוקים בעל פה לא משכנעים כי אינם נימוקים. לומר שיש רק 110 מיליון שקל ולכן אפשר להתעלם מהחוק כי אין מספיק כסף זה לא נימוק. לומר שבחרתם לתעדף החלטות אחרות זה לא נימוק. למה בחרתם להתעלם מזה? אני אומר שוב. אני יודע ואני אומר את זה בכאב, גברתי יושבת-הראש, שארגוני החברה האזרחית מתכוונים לעתור נגד ההחלטה שבעיניי היא חרפה.

שאצטרף לעתירה הזאת ואמליץ לכל חברי הכנסת שעתיד הדורות הבאים מעניין אותם וחשוב להם, להצטרף לעתירה הזו כדי שהממשלה תכבד את הוראות הכנסת. חבר הכנסת גפני היה ממנסחי החוק הזה. הכוונה הייתה אחרת. אתם מתעלמים מההחלטה המפורשת של המחוקק. רוצים לשנות את החוק תשנו את החוק. אבל להתעלם ממנו במופגן כשאנחנו מניפים את כל הדגלים האדומים זה לא מקובל, לפחות לא בבית הזה תחת המשטר הדמוקרטי שבו אנו נוהגים. על כן אשמח לקבל את ההתייחסות של היועצת המשפטית, את ההתייחסות של נציג משרד האוצר לגבי הנימוקים שעדיין לא קיבלתי. שוב לא רק אצביע נגד ואשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותי כדי להתנגד להצעה הזו; גם אצטרף לעתירה לבג"ץ לכשתוגש. בבקשה. אתייחס קודם ואז אעביר את זכות הדיבור לאוצר. אני שוב רוצה להדגיש את הוראות החוק. החוק קובע בסעיף 38ב שסכום ההקצאה השנתי ישמש מדי שנה להקצאה למטרות חברתיות,

לפי הוראות סימן זה. נכון. בסופו של דבר ההקצאה צריכה לשמש למטרות האלה. לפי הוראות סימן זה. אתייחס. וההצעה שהוצעה כאן בוועדה עונה על הסעיף הזה. מדובר במטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות.

באותו סימן בסעיף 38ד צריך גם לצרף את הסכומים שהוקצו לתחומי אנרגיה מתחדשת, מחקר ופיתוח ועידוד תעסוקה בנגב, וכפי שנציג האוצר הסביר, בהקצאה הנוכחית הסכומים הללו עומדים על 0. מבחינת הייעוץ המשפטי, יש להקצות לתחומים הללו בראיית טווח עתידית במשך השנים סכומים כפי שמורה החוק.

אשאל - השאלה שלי היא מאוד ספציפית. למה אתם מבצעים את ההבחנה בין השנתיים הראשונות של ההקצאה לבין השנים הבאות? מה מאפשר את זה? זו לא הבחנה בהכרח לשנתיים הראשונות. מדובר בנסיבות שבהן אנחנו מסתכלים על ההקצאה הנוכחית הספציפית, ואנו לא רואים הכרח, שבכל שנה ושנה יוקצה סכום לכל אחת מהמטרות הללו. אנו לוקחים בחשבון את סכום ההקצאה וזה גם נציג האוצר ירחיב. אנחנו לוקחים בחשבון את סכום ההקצאה, את העובדה שמדובר בשנה ראשונה שיש יחסית סכום מצומצם ואת העובדה שהמטרות שכן מוקצה להן כסף עונה על הרציונל. מה במסגרת הנורמטיבית שנמצאת בחוק מאפשרת לך לבצע את ההבחנה הזו בין השנתיים הראשונות לבין יתר השנים שבהן היועצת המשפטית אמרה שלא סביר לא להקצות כספם למטרות הללו? בסופו של דבר 38ב מסביר שסכום ההקצאה ישמש למטרות האלה. לא בכדי לא כתוב באותו סעיף תחת מטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות גם יתר התחומים האלה. יש לצרף את הסכומים. יש התייחסות לסכומים. אם לא מוקצים סכומים היא צריכה לבוא לידי ביטוי בנימוק לנושאים האלה. והאם מצאת שהנימוק שניתן על ידי האוצר מספק? אפשר שנציג האוצר יחזור על הנימוקים. הגיע לכאן אתמול גם נציג נוסף שהסביר על התהליך. בהצעת ההחלטה הנציגים ציינו בסופה את סכום ההקצאה, שאין בשנים הללו הקצאה לתחומים הללו. השאלה היא מאוד אינפורמטיבית, האם את מוצאת שההסבר שנמצא בפנינו מספק לטובת התעלמות מההוראות בסעיף ד?

אני מסתייגת מהאמירה שמדובר בהתעלמות כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לצרף, כפי שהסעיף מורה, כל מיני דברים, גם המטרה וגם הפירוט וגם

באמת יצויין שהסכומים עומדים על 0. הוסבר למה. אפשר לחדד את ההסברים. אשמח לחידוד. אני חושב שניתן להתחיל בהסבר השיקולים שעמדו לנגד עינינו משתי זוויות, ואשמח לדון בשתיהן. אם אפשר לפני השיקולים לתת לנו את הפרטים הטכניים - כמה ישיבות היו? אני חושב שהיועץ של שר האוצר שדיבר אתמול נתן את הפרטים. עומר ענה על זה. לא היית פה. אמר שהיו שלושה דיונים, השתתפו שם גם נציגים. הוא לא אמר את זה.

לא אמר אילו משרדים. נציג משרד האוצר פה. אלה שאלות אינפורמטיביות. אילו משרדים השתתפו בדיונים האלה? האם משרד האנרגיה, המדע והחדשנות ואזורי העבודה השתתפו? אשמח להציג את השיקולים. זאת ועדה מפקחת. אני שואל שאלות אינפורמטיביות ואשמח לקבל תשובות. האם משרד האנרגיה, משרד המדע והחדשנות ומשרד העבודה השתתפו בדיונים הללו? אתה יכול לסרב לענות לי אבל זו שאלתי. ודאי שלא אסרב לענות אבל אני חושב שהדרך שבה אני מציע לענות תכיל את התשובה לשאלה שלך ואם לא, אחזור אליה. זו שאלה אינפורמטיבית של כן או לא. האם השתתפו? היית בכל שלושת הדיונים? הייתי בדיונים המקצועיים שהתקיימו עם שר האוצר. אז אתה יודע מי היה בחדר. תוכל לומר לנו מי היה בחדר? שקיפות. הוא לא יכול לומר מי היה בחדר? זה משרד הביטחון? מסתירים פה מידע? מה זה הדבר הזה? מה הבעיה לומר כן או לא? זה ממש לא הסתרת מידע. להפך, מוסיף מידע. לכן אשמח להציג את שיקולינו. אבל לפני השיקולים, אפשר לדעת?

אני חושב שהאופן שבו אציג את השיקולים ואת האופן שבו קיבלנו- - - מה הבעיה לענות על השאלה אילו משרדים היו שותפים לגיבוש החלטה? מהיום הראשון שאלנו את השאלה הזאת ועד היום אין תשובה. מי היה שותף בקהלת ההחלטה על ההצעה שנמצאת לפנינו? אילו משרדים? אשמח לתת את התשובה בצורה שגם מכילה את התשובה לשאלת השיקולים. תגידו לנו מי. מי היה בחדר?

אנחנו שואלים את זה תשע ישיבות אז שיענו. אתם צודקים בדרישה הזאת. אתם צודקים שצריכה להיות פה שקיפות. אתם צודקים שכרגע התשובות לא מספקות. אין תשובות. יש תשובות. אשמח לתת את התשובות- - - כשאני אומר ביזוי הכנסת אני מתייחס לזה. אבל תנו לו לענות. הוא רוצה לענות. הוא לא רוצה לענות. אנחנו פה תשע פעמים, שואלים אותן שאלות. אתם שאלתם את השאלות האלה אתמול את יועץ השר. אשמח להתייחס לכלל השאלות, ואם יש שאלות שבסוף שהדברים שלי- - - אני חושב שזו לא השאלה היחידה שלך. נהיית פוליטיקאי בראיון? זו לא השאלה? אני אענה לך על שאלה אחרת?

לא הבנתי את הדבר הזה. לאן הגענו? רגע, רגע. אני רוצה לשמוע את מה שהוא אומר עד הסוף. אנחנו לא רוצים לשמוע מריחות. אנחנו רוצים תשובה לשאלה שהייתה פה תשע פעמים. לא מריחות. מי היה איתו בחדר? אם הוא לא יודע לענות, נעיף אותו מפה.

אני לא מעיפה אף אחד. מי היה איתו בחדר? מה הוא מסתיר? למה אתה מדבר ככה לפקידים? כי הוא מסתיר מידע. שואל אותו חבר כנסת מי היה איתך בפגישה והוא לא עונה. מה, זה סודי? מה, זה מבצע סיכול ממוקד של הג'יהאד שהוא לא אומר מי היה איתו בחדר? מה מסתירים שם? חבר הכנסת, אני חלילה לא מסתיר מידע ולא מנסה להתחמק מאף שאלה. אני מנסה לענות תשובה שמכילה את התשובות לכלל השאלות. אגב, אנו לא מחויבים להיכנס לרזולוציה של מי היה בחדר. אנחנו מחויבים לפקח. את אמרת שתהיה תשובה על התהליך. את אמרת: לא נתקדם בלי תשובה על התהליך באוצר, וגם אותך הם מרחו וגם את לא קיבלת תשובות. את צריכה להודות בכך. אתמול ישב פה יועץ השר. הוא דיבר על זה שהיו שלושה מפגשים בתוך משרד האוצר ואמר שזה הובא לידי החלטת ממשלה, שישבו שם כל השרים של הזה. כנראה שלא היה שם- - שאלנו על חלופות באוצר. הוא ישב בחדר. הוא עובד ציבור. הוא חייב לנו דין וחשבון. תנו לו לסיים בבקשה. אשמח לענות. אתחיל את התשובה לשאלות שנשאלו, וכמובן אם בסוף יתברר שיש שאלות שלא עניתי עליהן, אשמח לשוב אליהן. בוודאי שאין לנו דבר כנגד המטרות שצוינו במפורט שהן עידוד תעסוקה בנגב או מחקר ופיתוח או עידוד המעבר לאנרגיות מתחדשות.

כמובן שהמטרות הללו ראויות ואין לנו דבר נגדן. אילו חלופות היו? לא תתעלם מהשאלה שלי. תן לו לענות. לא.

לא מקובל עליי. יש פה אי סדרים. יש פה הסתרת מידע מהציבור. אני לא הגעתי לפה לשמוע נאומים של האוצר. אני רוצה לשמוע אותו עד הסוף. אתה לא קיבלת תשובה כי אתה עוצר אותו כל פעם. אני כבר תשע ישיבות פה. אלא שיש מספר רב של מטרות שהן טובות וראויות. אני רוצה לשמוע עד הסוף. אולי בסיפא של הדברים שלו הוא כן יגיד משהו. אני רוצה לשמוע. והמצב פה היה לבחור בין שלל מטרות טובות. לכן איני יכול לומר שיקול כנגד אף אחת מהמטרות שבחוק אלא רק לומר שיש שיקולים בעד כל אחת מהמטרות בחוק. תוכל לומר לנו מי? אשמח להגיע לזה. קח את הזמן. תן לנו רקע על מטרות האוצר והיעדים התקציביים ל-24'. ולכן הסוגיה שהונחה בפני מקבלי ההחלטות לגבי המטרה של ההקצאה השנתית ב-23' ו-24' הייתה לבחור בין מטרות טובות. לכן השיקולים היו בין איזה טוב אנחנו רוצים לקדם עכשיו, ואיזה טוב אנו רוצים לקדם בפעם אחרת או בצורה שונה. אם כך אני חושב שהבחירה בתנועות נוער ובבריאות הנפש השיקולים בעדם מצויות בהצעה ועוד יותר הורחבו בדיונים שהתקיימו כאן, כשהגיעו אנשים שמכירים את התחום הרבה יותר טוב מאתנו וגם אולי הרבה יותר טוב ממי שיושב במשרדי הממשלה המקצועיים, כי הם חיים את השטח והם הציגו את הצרכים ואת הסיבות בעד השימושים הנוכחיים. היו תוכניות שקשורות גם למטרות האחרות שבסוף לא הוכרע? עוד מעט אסביר את האופן שבו הדברים התגלגלו. למה אתה לא עונה על שאלות של יושב-ראש ועדה? אני לא מבין. מה זה עוד מעט? יש לך חופש לענות על מה שבא לך? אנחנו ועדה שצריכה לפקח על עבודת הממשלה. אני לא מבין מה קורה פה.

זה מסדר סודי להקצאת כסף של שר האוצר? על מה נפקח עליכם? הוועדה הזאת המטרות שלה פיקוח על הממשלה. זה מטרות הכנסת. הסתבר שעניתי על השאלות, ואם לא- - - אתה נואם נאומי סרק שנועדו לבזבז את הזמן. אתה נשאר פה שאלות אינפורמטיביות ספציפיות. מי היה בחדר? אילו משרדי ממשלה היו שותפים בקבלת ההחלטה? אילו חלופות נבחנו? אתה נואם לנו נאומים. יואב, אני רוצה שקצת תרחיב על התוכניות, על החלופות שהיו שם. קצת. אסביר את התהליך שכך התגלגלה ההצעה וכך נבנתה ואני חושב שהדברים יובנו. אבל אומר משהו מראש - אני לא מוסמך להתייחס- - - הוא צריך לענות על שאלות אינפורמטיביות של חברי כנסת בנוגע להליך התקין שהתנהל לגבי ההצעה הזאת שמובאת בפנינו. הוא לא עונה על שאלות. אחר כך גם היועצת המשפטית תתייחס. בבקשה תרחיב. ארחיב על השיקולים ועל כל השאלות האחרות. רק אומר מראש אני לא מוסמך לייצג את העמדה המשפטית של הממשלה בנושא, אבל אם הייתה בעיה משפטית, או אפילו סברה שיש בעיה משפטית עם ההצעה שגובשה, ודאי לא היינו מגישים אותה כך. לכן אנו מאמינים, שההצעה עומדת בהוראות החוק ואני חושב שזה קיבל תוקף במה שאמרה היועצת המשפטית לוועדה. עכשיו אסביר את התהליך שבו הדברים התגלגלו ואיך נבנתה וגובשה ההצעה. משרד האוצר גיבש את הקריטריונים והשיקולים והעקרונות שלפיהם אנחנו מאמינים שנכון מקצועית לסנן או לבחור או לדרג, מהן מטרות ראויות להקצאת הסכום השנתי. הציבור צריך לדעת מי היה שותף. באיזה שעה,

באיזה חדר ואיזו תמונה הייתה על הקיר.

אל תגחיך את זה. אתם מגזימים. הגיע לישיבת הממשלה. תשע דיונים בישיבות. מה התמונה שהייתה על הקיר? מספיק כבר עם השטויות. אבל יש פה מסמכים של משרד האנרגיה לצורך העניין, כלומר משרד האנרגיה היה מעורב בתהליך. אז שיענה, מי ישב בדיונים האלה? הוא ישב בחדר. מי ישב בחדר? איזה משרדי ממשלה היו שותפים? שנייה. רגע. הוא לא סיים את דבריו. אני רוצה לשמוע תשובה מלאה. יש פה עבודה מקצועית שבוצעה על ידי הדרג המקצועי מראש כדי לגבש רשימת קריטריונים ושיקולים עבור הממשלה בבואה לבחור מטרות בהקצאות ספציפיות מהקרן לאזרחי ישראל. אני חושב שיש מקום להרחיב על כך ולבחירת היושב-ראש ארחיב בכך עכשיו או אמשיך- - אשמח שתרחיב בשיקולים. אוקיי. יש פה שישה שיקולים מרכזיים. הראשון, הקצאה בין דורית. שני, שמירה על תחרותיות המשק.

שירות כלל הציבור להבדיל ממענה נקודתי לבעיות של מגזר כזה או אחר, גם אם הוא מגזר שמאוד ראוי לכך. חשבנו שנכון לומר שזה הקצאה, שירות לכלל הציבור. רביעי, שימושים שתחומים בהיקפם. פה מדובר בשיקול שהוא יותר מתודולוגי מאשר שיקול מטרתי. עוד שיקול מתודולוגי הקצאות שאין להן השלכות לאי תקצוב כאשר בשנה מסוימת הקרן תבחר לא להשקיע בה. הדבר האחרון, חשבנו, שלא יהיה נכון להקצות את הסכומים מהקרן לאזרחי ישראל לתחומי הוצאה שמקבלים מענה הולם או כמעט הולם או שהוא לחלוטין בבסיס ההוצאה של הממשלה במסגרת התקציב כי אז אנו חושבים שזה לא מה שחשב המחוקק כשחוקק את החוק, ואנו חושבים שהקרן הזו היא הזדמנות לממש עוד מטרות שהן אולי מעבר לסדר העדיפויות הקונבנציונלי של הממשלה, שבדרך כלל הממשלה רגילה מאוד לדבר במונחים של סדר עדיפויות הקיים שלה, בלי דברים חדשים, כבר התקציב לא עומד בו. לכן רק השיקולים היה מאיפה מקצצים. חשבנו שפה זה מקום שבו אפשר כן לנסות להקצות את הסכום מחוץ למקומות הרגילים כדי - וזה קורה. בינוי תנועות נוער אמנם זה קרה על ידי מפעל הפיס שהוא לא גוף ממשלתי ואנו לא מנחים אותו בבחירת המוסדות שמתקצב. פה המדינה אמרה: לא מוכנים להשאיר את זה רק למפעל הפיס, אלא הצענו לו כנסת, ואני חושב שזה התקבל בברכה, להקצות סכום לבינוי מוסדות נוער, ועד עכשיו זה לא קרה ודאי לא באופן סדיר אולי פה ושם התרחש. אלה ששת השיקולים. על כל אחד מהם אוכל להרחיב, כפי שהיושבת-ראש תרצה. האם בחנתם חלופות שנוגעות למטרות המנויות בסעיף ד בחוק? אם כן, אילו? אשמח לחזור למה שהתחלתי איתו איך התגלגלה ההצעה.

בנינו עוד בטרם קמה הממשלה את הקריטריונים כלומר התחלנו את העבודה, בינואר את הקריטריונים והשיקולים המקצועיים. זה היה טרם קמה הממשלה? ודאי. הקרן הזו לא חדשה. זה אומר כי היה ניסיון לייחס את זה - מקצועי לחלוטין. אני שמחה. - - - העוסקות באנרגיות מתחדשות, מחקר ופיתוח ועידוד תעסוקה בנגב.

כיוון שזה קריטריונים ועקרונות, אנחנו עוד לא דיברנו על שימושים ספציפיים אלא על אילו אמות מידה- - - רגע. אני רוצה להבין - הקריטריונים שהגדרתם הם טרם הממשלה הנוכחית? יכול להיות שהשלמנו את העבודה במהלך ינואר. הקריטריונים שדיברת עליהם עכשיו? אלה דברים שגובשו בניירות שהכנו, אבל אולי התאריך על המסמך הסופי הוא מתישהו בינואר. לא חידוד שנראה לי מהותי. עוד שאלה. קיבלתם תוכניות חלופיות? הוצגו תוכניות שיכולות לענות לזה מהתחומים שהוגדרו במטרות? לאחר גיבוש קריטריונים ושיקולים הרי אתה לא רוצה קודם לקבל הצעות ואז לתפור עבורן את הקריטריונים והשיקולים. אתה רוצה שקודם תהיה לך צורת חשיבה רציונלית ומתודולוגית לגבי הבחירה שאתה עומד לעשות, ואז להגיע לבחירה. אחרת יכול להיות שאתה תופר את הקריטריונים סביב ההצעה. לכן האם בחנתם או לא? אשמח להשיב. השלב הבא היה שלב שבו היה צריך לבחור את המטרות. יכול להיות שיש דרכים רבות לעשות את זה ואולי לוועדה יש פה דעה לגבי איך נכון לעשות את זה. הצורה שבה הדברים היו היא שקיבלנו את המטרות כהכרעה מהדרג המוסמך לכך, והוא הציב מטרות שעומדות במטרת החוק, ולכן בנינו- - - הבנתי. אתה אומר שזו החלטה שרירותית של שר האוצר לאן ילך הכסף.

שאמרת עכשיו. הדרג הבכיר אמר לנו מטרות, וביצענו. לא חלופות ולא בחינת חלופות. אמרת ששר האוצר הוא היחיד שהחליט. זו לא כל התשובה, ותשובה חלקית בהקשר הזה מסתירה יותר ממה שהיא חושפת ולכן אני חושב שכדאי שאמשיך. בחנתם או לא? כן או לא?

תמשיך. המטרות שנבחנו נבחרו על ידי הדרג שמוסמך לכך. אנו לא קיימנו את הדיון הזה שבו יש שלל חלופות שמוצעות. אנחנו הצגנו את מטרות הקרן.

זו שאלה אינפורמטיבית, ואני לא מקבל תשובה. מה הבעיה לומר: לא בחנו? זו הפעם הראשונה שלא בחנת חלופות בקרן החדשנית של המדינה? לא רוצה שתתקבל תמונה לא מלאה שעשויה להיות מטעה. לכן אשמח להשלים.

לא סיימתי את המשפט. כיצד גובשו המטרות הללו אני לא יודע לומר מה כל התהליך שקדם לגיבוש המטרות הללו. יכול להיות, שהיה תהליך מאוד ארוך, אולי היה מאוד קצר. מי היה מעורב, עם מי התייעצו - אני הייתי בדיונים המקצועיים. כשאתה אומר הדרג הבכיר, אתה מתכוון - שר האוצר וסגניתו אמרו לכם מה המטרות שאתם צריכים לקדם?

הדיונים המקצועיים היו במשרד האוצר. אמרת: המטרות ניתנו לנו מהדרג הממונה. ובדיונים האלה נקבעו המטרות. קיבלת מטרות ואתה לא יודע מי גיבש אותן. זה לא בסדר. האם בדיונים המקצועיים בחנתם חלופות שקשורות לאנרגיות מתחדשות, מחקר ופיתוח ועידוד תעסוקה בנגב?

זה הגיע להחלטת ממשלה. ישבו שם כל השרים שקשורים בעניין והכריעו שזה בסדר? זה הגיע להחלטת ממשלה. כלל השרים היו מעורבים בהחלטת הממשלה. האם כולם ישבו בחדר- - יועץ השר אמר שכן. האם שקלו חלופות? הוועדה הזאת צריכה להחליט לאן הולך הכסף ולפני חמישה ימים שר האוצר מפרסם בפייסבוק לאן הולך הכסף? ההצבעה הזאת היא הצבעת סרק? בצלאל סמוטריץ לפני חמישה ימים הודיע לאן ילך הכסף. הוא לא חיכה להצבעה בוועדה הזאת. היועצת המשפטית. בצלאל סמוטריץ אומר לפני חמישה ימים בפייסבוק לאן ילך הכסף. אין לי אחריות על האמירות שלו. אני מבקש שעד שלא נקבל תשובות על שאלות חשובות ורלוונטיות, לא תתקיים הצבעה. מהן החלופות שנבחנו לפני שהם קיבלו את ההחלטה? זו החלטה סופר רלוונטית. הוא לא נותן תשובה. אני מבקש התייחסות היועצת המשפטית. אני לא רוצה לעשות את זה אבל אם תמשיך להפריע, פשוט תצא. אני מצטערת. את לא מאיימת עליי. אני מבקש לקבל התייחסות. מתעלמים מחברי הכנסת. אנחנו לא חותמת גומי כאן. שעות על גבי שעות קיבלת התייחסות- - - לא קיבלתי תשובה אחת רלוונטית למה שאני שואל. אני שואל תפוחים, אומרים לי תפוזים.

זה שהתשובות לא מספקות אותך- - אין תשובות. מורחים פה את חברי הכנסת. יש לנו פה ייעוץ משפטי של הכנסת שהתייחסה בצורה מאוד מפורטת. רוצה להתייחס? יוראי, בסופו של דבר היו פה דיונים ארוכים. שהיתי בהם. שדיברו על הייעודים לאן אמור ללכת הכסף. הייתה פה תמימות דעים בסופו של דבר. אני לא רוצה לדבר על התהליך אלא על השורה התחתונה. בשורה התחתונה היו פה שני יעדים לאותם 110 מיליון שקלים, בריאות הנפש ותנועות הנוער. זה היה מקובל על כלל חברי הוועדה. ממש לא. יש פה שני חברי ועדה שאומרים לך שזה לא מקובל עליהם. הביקורת שלכם על התהליך הגם שיכול להיות שיש בה טעם, לא מעידה כהוא זה על הייעוד של הכסף, לאן הולך.

אין פה תמימות דעים. לא מסכים לזה. גם בזמן המערכה ממשיכים לעבוד בשבילכם אישרנו היום את הכסף, 12 מיליון דולר ל-23' ו-20 מיליון דולר ל-24'. הוא אישר בלי ועדה. הוא כבר יודע לאן ילך הכסף. זה היה לפני חמישה ימים. מה, אתה חותמת גומי? היועצת המשפטית רוצה הבהרה.

רוצה שתצא מכאן קריאה להבא לגבי נוהל מסודר. כל זמן שאין נוהל מסודר,

גם לך אני אומר- - - אז לא צריך מינהל תקין. אם זה הגיע להחלטת ממשלה זה תיקון. אני שואל שאלות ואני לא מקבל תשובות. שואל רלוונטיות את היועצת המשפטית. שאלתי שאלות. יהיה נוהל מסודר, התהליך עבר בצורה מסודרת במשרד, עבר לממשלה. דנו בעניין הזה, וכרגע זו ההחלטה. שואלים פה חברי הכנסת שאלות, ולא מקבלים תשובות. לכן הכניסו תיקונים בתוך ההחלטה. לא הכניסו שום דבר. מי שמספק אותו שיצביע בעד. מי שלא נגד. יואב, אם נעשה שם שינוי אני רוצה לדעת מהו.

הבאנו את הצעת הממשלה. כמובן אפשר- - - יכול להיות שאת השינויים נעשה פה בהחלטות הוועדה. אני רוצה לקרוא את החלטות הוועדה. אתייחס אין מניעה צופה פני עתיד לכתוב נוהל מטעם הוועדה שיבנה את התהליך וישקף אותו לוועדה. מבחינת ההקצאה הנוכחית, אנו אכן ביקשנו נימוקים לבחירה ולגיבוש של ההצעה הזו. אני חושבת שהאוצר הסביר, מה עמד בבסיס השיקולים. אני לא חושבת שצריך לרדת לרזולוציה של למי היה בחדר והשתתף. ואילו חלופות נבחנו? להבנתנו נבחנו חלופות. אילו חלופות נבחנו להבנתכם? כי לא צוין פה. אבל אתמול היה פה יועץ השר. היא אמרה שלא צריך לציין. אילו חלופות נבחנו באנרגיות מתחדשות, מו"פ ועידוד תעסוקה של הנגב? זה מה ששגית אפיק ביקשה ממנו לנמק. שגית השתמשה במילה חלופות. היא ישבה כאן ואמרה: צריך להציג חלופות שדנתם בהן. אמרה זאת מפורשות.

כמובן אעשה מה שהיועצת המשפטית תנחה אותי, אבל למיטב זיכרוני, והכנתי את עצמי לדיון הנוכחי, מה שהיועצת המשפטית לכנסת אמרה בדיון הראשון והיועצות המשפטיות לוועדה אמרו בכל הדיונים שבאו אחר כך, שנצטרך לנמק את השיקולים שהנחו אותנו בעת גיבוש ההצעה. התחלתי לפרט, וכמובן יש לי מה להרחיב בנושא ככל שהדבר יידרש. טוב, אנו עוברים להחלטות הוועדה. זה שאת בלחץ זמנים זה פחות מעניין אותי. גם אותי זה פחות מעניין אבל הקדשנו לדבר הזה, לשאלות לדיונים- - - אבל לא קיבלתי תשובות. קיבלת מענה שלא מספק אותך. איזה חלופות נבחנו?

את. שאלה אחת אני שואל. אין פה תשובות ואת טוענת כאילו יש תשובות, בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת. אם הבנת, תגידי לי את אילו חלופות נבחנו. יגיע פה נציג משרד האוצר. בינתיים אנו כן קוראים את החלטות הוועדה.

לא תהיה הצבעה. זה בניגוד להנחיית היועצת המשפטית. אתה תהיה בשקט עכשיו בבקשה. תודה רבה. מה זה תהיה בשקט? אני לא סטטיסט שלך ולא תגידי לי להיות בשקט. אני מנהלת את הוועדה. אתה מנהל את הוועדה, אתה מפריע בלי הפסקה. אני לא רוצה להוציא אותך. אני מכבדת אותך. בבקשה. אל תגידי לי להיות בשקט.

מחילה.

צודק. החלטות הוועדה. בתחום בינוי מוסדות לתנועות נוער תקשיבו טוב: 1. בהתאם להחלטות הוועדה יינתן ביטוי לתחום האנרגיות המתחדשות, ובכלל זה מבנים לתנועות נוער יכללו פאנלים סולריים. ההכנסות מהמערכת הסולרית ישמשו לכיסוי ההוצאות השוטפות ותחזוקת המבנה ובכלל כך לכיסוי הוצאות תחזוקה שוטפת של הפנלים, וכן לפעילויות השוטפות של תנועת הנוער. 2. משרד החינוך יפעל להגדיל ככל הניתן את השתתפותו בעלויות הבניה ברשויות מקומיות במעמד כלכלי חברתי נמוך. בכל מקרה, ההשתתפות העצמית המאצ'ינג של רשויות אלה לא תעלה על 5%. הניסיון לומר אגב שלא נעשה פה שינויים, אז מי שמקשיב טוב ומי שרוצה לשמוע שומע שינויים משמעותיים שנעשו פה דרך הוועדה. כל דבר כזה הוא שינוי שלא היה לכתחילה בהצעת האוצר ואנו דאגנו, שהשינויים הללו יחולו על ההצעה. 3. הוועדה ממליצה לתת עדיפות לתנועות הנוער העוסקות בתחומי חוסן כגון הכשרת צוותי מנהיגות, מניעת אובדנות, התמודדות עם חרמות, בריונות ברשת, שילוב ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בפעילות התנועות ועוד. 4. הוועדה קוראת להקצאת תקציבים על בסיס קריטריונים שוויוניים לכלל האוכלוסיות ותנועות הנוער, תוך שימת דגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית. בתחום בינוי ופתרונות דיור בתחומי בריאות הנפש בקהילה:1. הוועדה רואה חשיבות רבה לייעוד ההקצאה לבנייה ושיפוץ של בתים מאזנים לטובת מתמודדי הנפש. העדיפות היא לבניית בתים מאזנים ייעודיים כגון בתים מאזנים לנוער, נפגעות תקיפה מינית, הפרעות אכילה וכו', ולהרחבת הפריסה הגיאוגרפית של בתים אלה. 2. בהתאם להחלטות הוועדה יינתן ביטוי לתחום האנרגיות המתחדשות, ובכלל זה מבנים שיוקמו או ישופצו מכספי הקרן יכללו פאנלים סולריים. ההכנסות מהמערכת הסולרית ישמשו לכיסוי ההוצאות השוטפות של המבנה ובכלל כך לכיסוי הוצאות תחזוקה שוטפת של הפאנלים, וכן לפעילויות השוטפות של הבתים המאזנים. 3. הוועדה תמשיך לבצע מעקב בדבר הצורך בהקמת בתים מאזנים נוספים וכן תקצוב שוטף של פעילות הבתים המאזנים. לטובת זאת, וככל הנדרש, יוקם צוות עבודה בין משרדי שיכלול את נציגי הוועדה בשיתוף משרד הבריאות, קופות החולים וכן מתמודדי נפש ובני משפחותיהם. 4. הוועדה ממליצה לתקצב הקמת תשתית עבור מוקד ארצי ייעודי למתן סיוע נפשי. בזכות הקמת תשתית המוקד תתאפשר ככל שיוחלט על כך במסגרת סדרי עדיפויות בתקציב הממשלתי ולא מהקצאת הקרן, הקמת צוותי התערבות במשבר, שיוכלו לתת מענה לכל תלונה הנוגעת לקשיים נפשיים ולסייע מידית לאנשים אלו ולבני משפחותיהם, בדגש על תיווך ביניהם לבין גורמי טיפול ושיקום. הוועדה מבקשת ביחס לסכומי הקצאה בשנים הבאות שהממשלה תשקף את תהליך קבלת ההחלטות ובכלל כך את ההצעות שנבחנו. הוועדה תדרוש שבהקצאות הבאות מכספי הקרן לאזרחי ישראל תהיה הקצאה מפורשת לעידוד תעסוקה בנגב ולאנרגיה מתחדשת ומחקר ופיתוח. תקציב שלא ינוצל בשנת הכספים המסוימת למטרות האמורות יוחזר לקרן. תודה רבה. שוחחתי עם סגנית יועמ"ש הכנסת. לא קיבלנו תשובות לשאלות אינפורמטיביות שביקשנו מי השתתף בדיונים, אילו חלופות נבחנו. לא תהיה הצבעה. על הפעלת מרכזים מאזנים יש התייחסות מפורשת בהחלטה? מה הנוסח? דיברנו על זה שתהיה ועדה, שצוות עבודה בין משרדי שיכלול, לטובת העניין הזה. אבל עכשיו כשאת אומרת את ההחלטה, האם יש לך תשובה לכספי הפעלה? האם את שמה סייג? האם את קובעת מועד לתשובה על כספי הפעלה? היו פה קופות חולים שדיברו על זה שהם עצמן מעוניינות ורוצות. אז למה לא נעגן את זה בהחלטה שהקופות הן המממנים והמפעילים? אפשר. כי תנועות הנוער יש להם מעט כסף אבל הם אמרו: אנחנו נפעיל עם המעט שיש לנו. קופות חולים אומרים: לא נפעיל, אין לנו כסף. הם אמרו לנו בדיון: תביאו לנו קצת כסף. אז אנחנו נבנה, נקדם תשתית בלי התחייבות הפעלתית? זו סכנה גדולה. גם האוצר צריך להשיב לי על בתים מאזנים. מי יממן את ההפעלה שלהם? אין תשובה פה. כללית היום קונות שירותים מתשעה- - - שלום, אני פסיכולוגית ארצית בכללית. אני מבקשת לדייק שבתים מאזנים אינם פתרונות דיור, וכדי שלא תהיה בעיה אחר כך להשתמש בכספים, אנא לדייק את זה בתים מאזנים זה מענה של טיפול. אבל הוועדה מתעסקת עם דיור, עם תשתיות ובינוי. אבל אנחנו לא מוכנים ההתעקשות שלנו היא כי אנחנו יודעים שזה ילך לשיפוץ של מחלקות קיימות ואנחנו לא רוצים זאת. בית מאזן הוא לא פתרון דיור, ולכן אני אומרת- - אנחנו מבהירים שההצעה שלנו כוללת בינוי של בתים מאזנים. רק לא פתרון דיור. אחרת לא נוכל להשתמש בו כי בית מאזן אינו פתרון דיור. הוא בקהילה- - - אנחנו מדברים על בינוי של בתים מאזנים. בסדר גמור. כדוגמה כמובן. חמש דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:05 ונתחדשה בשעה 11:50.) אני מחדשת את הישיבה.